בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, ישיבה שנייה שלנו להיום. היינו בדיון כזה בכנסת הקודמת. לאחר הדיון היה שינוי לטובה, כשלצערי זה היה שינוי זמני. כדי שהכנסת וחברי הכנסת יוכלו לבצע את תפקידם, אם זה תפקיד של חקיקה ואם זה תפקיד של פיקוח, וכדי לעשות עבודה מקצועית, קבלת המידע ממשרדי הממשלה מאוד מאוד חיונית, מאוד מאוד קריטית. מידע ונתונים חשובים לצורך חקיקה ממשלתית ופרטית. בחקיקה הממשלתית המידע דרוש כדי שחברי הכנסת יקבלו את התמונה המלאה ואת ההחלטות באופן מושכל, ובחקיקה הפרטית המידע דרוש לצורך הבנת הסוגיות ומציאת פתרונות, כשהנתונים נמצאים אצל משרדי הממשלה, לא בכנסת. בכנסת הקודמת, כשעבדתי על נושא המוגנות בפעוטונים, על חוק המצלמות והחמרת הענישה וביקשתי נתונים על תיקים שנפתחו ונסגרו לגבי אלימות כלפי ילדים, נאמר לנו על ידי משרד המשפטים שאי אפשר לפלח, שאי אפשר להעביר את הנתונים. יום אחד אני פותח את "ידיעות אחרונות" והפלא ופלא אני רואה שכל הנתונים שביקשנו ולא קיבלנו פשוט פורסמו בעיתון. זה לא המקרה היחיד, לצערי, שחבר כנסת פונה, לא מקבל ואז פותח את העיתון ורואה שמה שהוא ביקש מופיע בעיתון. עד שחבר כנסת מגיש הצעת חוק הוא נפגש עם אנשים, הוא שומע. בסוף הוא מוגבל, אין לו הגשה אין סופית. אחרי שהוא שומע את האנשים שרוצים את החוק ובודק את המצב הוא גם צריך נתונים. לא ייתכן שדווקא בקטע הכי קריטי, כמו לדעת ניתוח של מספרים, ניתוח של התנהגויות, דברים מהסוג הזה, לא מקבלים מענה. כשישבתי עם הודיה הייתי בהלם מכמות הפניות שלהם למשרדי הממשלה שלא מקבלות מענה. זה כבר לא עניין של מקצועיות, זה עניין של החוק שאומר שצריך להעביר את החומרים ללא דיחוי. מוזר שכשפונים אליכם, משרדי הממשלה, מחופש המידע אתם כן יודעים להביא את הנתונים, אבל כשפונים אליכם מהכנסת, שאת זה עוד יותר מהר צריך לשלוח, צריך לרדוף אחריכם. בסוף לא מקבלים מענה, מה שפשוט פוגע בעבודת חברי הכנסת, אם זה בחקיקה ואם זה בפיקוח. בשבוע שעבר קיימנו ישיבת פיקוח על חוק שחוקקנו לפני ארבעה חודשים בגלל שראיתי שהחוק לא מיושם. בדיון שהכי חשוב היה שיהיה בו משרד הביטחון, משרד הביטחון לא שלחו נציג. בזכות עבודת הפיקוח שעשינו גילינו למה החוק של שלילת אזרחות וגירוש מחבלים שחוקק לפני ארבעה חודשים לא מיושם עד היום. התפקיד שלנו הוא גם לחוקק וגם לפקח. כחבר ועדת הכספים בעבר נוכחתי לראות שמשרדי הממשלה לא שולחים נציגים לדיונים מסוימים או שולחים נציגים לא רלוונטיים, מה שיוצר מצב לא נעים כי גם חברי הכנסת שרוצים לקבל תשובות די מתוסכלים וגם לא נעים להם מהנציג. לא נאפשר מצב שמשרדי הממשלה לא יתנו לחברי הכנסת את המידע שהם צריכים בשביל לעשות את העבודה שלהם על הצד טוב ביותר, ולא נאפשר מצב שמשרדי הממשלה ימשיכו כאילו כלום ויקבלו פה בכנסת את מה שהם רוצים, אם זה להעביר תקנות, חקיקה, סדר יום במליאה. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על איזה שהוא נוהל שיאמר שאותם משרדי ממשלה שלא משתפים פעולה עם הכנסת ירגישו את זה מהצד השני, מהכנסת, שהכנסת לא תשתף איתם פעולה. כמובן שיש משרדי ממשלה שעובדים ושולחים את החומרים באופן קבוע, באופן מקיף. לא ייתכן שאם יש איזה שהוא גורם שלוקח את העניין ברצינות אז יש שיתוף פעולה, ואם אין גורם כזה, או יש גורם שלא לוקח את זה ברצינות, אז לא שולחים את המידע לחברי הכנסת. זה צריך להיות גורף בכל משרדי הממשלה. אתם צריכים להעביר לנו את החומרים כדי שנעשה את העבודה שלנו כמו שצריך. אם זה לא יהיה הדדי בין הממשלה לכנסת, אז גם מהצד השני זה לא יהיה הדדי. אני חושב שלשרים זאת לא תהיה מציאות טובה שהכנסת, הוועדות והמליאה לא ישתפו פעולה עם דברים שהם רוצים לקדם. אני רוצה לחתור לנוהל שיהיו בו סנקציות על משרדי הממשלה שלא ישתפו פעולה איתנו, חברי הכנסת. החוק שלי על החמרת ענישה נשען על אותם נתונים שהודיה והצוות שלה מהמחקר הוציאו, ואותו דבר במחקרים שאני באופן אישי יזמתי על בתי חולים בפריפריה. בזכות המספרים של המ.מ.מ הצלחנו לשנות. זה מוכיח עד כמה העבודה שלהם חשובה ותורמת לחברי הכנסת. אם הם לא יקבלו את החומרים ולא יוכלו לעשות את העבודה, זה יפגע גם בעבודה שלנו.

ממש לפני שבועיים קיבלנו נתונים על המעורבות ההולכת וגוברת של

כשהנתונים האלה הם תולדה של העבודה הטובה שלהם. אנחנו, לצערי הרב, לא